אנחנו מתחילים ישיבת הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 8), התשפ"ב-2021. נא להציג את ההצעה.

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב נכנס לתוקף באוקטובר 2016 ונקבע בו הוראה שכל עוד לא